בוקר טוב לכולם. תודה רבה על ההיענות, על היוזמה לקיים את הדיון הזה. זה לא סוד, שר האנרגיה קבע תאריך שבו לא ייצרו יותר אנרגיה באמצעות פחם 2025. כששוחחתי איתו, הוא הסביר לי מה היו השיקולים שבסופו של דבר נקבע 2025, מי משך למעלה, מי משך למטה. הקביעה היא קביעה. תמיד טוב שכולם יודעים להתכוונן לפי מועד מסוים. מאחר ועלו אמירות, בקשות, הכרזות, אז התאריך הזה הוא בר שינוי. כולנו מסכימים שפחם התאים לעבר, הוא לא מתאים להווה. הוא גם לא התאים לעבר הקרוב. אולי בעבר הרחוק יותר, כשזה היה המקור היחיד לייצור אנרגיה, השתמשו בו. היקף הזיהום שזה יצר היה בלתי נסבל, בלתי קביל. אנחנו רואים היום שנכנס הגז. אנחנו כבר שומעים על הכרזה של שר האנרגיה שעד 2030 30% מהאנרגיה תהיה חלופית, סולארית בעיקרה, קצת טורבינות רוח. בהידרואלקטרי אני לא רואה באופק איזו שהיא קפיצת מדרגה אצלנו. הדבר ההידרואלקטרי הכי רציני הוא במרחק של אלפי קילומטרים מאיתנו, בסכר הרנסאנס באתיופיה. נדמה לי שזה המפעל הכי רציני של הידרואלקטרי לעשרות שנים קדימה. אנחנו הולכים עם מה שיש, עם החלופות שאנחנו מתעדפים. הדיון הזה נועד

בהרהור של אנשים ממשרדי הממשלה, מגופים יצרניים, מגופים ציבוריים שאיכפת להם לא פחות מאיתנו ממה שקורה במדינת ישראל בכל מה שקשור לאנרגיה וזיהום סביבה. כל שקל שמגיע כמה שיותר מוקדם לקרן לאזרחי ישראל הוא רווח נקי של אזרחי ישראל. האינטרס של הקרן הוא להגיע כמה שיותר מוקדם לכמה שיותר כסף, שזה גם האינטרס של כל

אדוני היושב-ראש. אנחנו שמחים להיות פה כאיגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז שמייצגים את החברות המובילות בתחום הזה בישראל. מילה אחת על האיגוד. האיגוד עוסק בחקר, בבדיקת מדיניות, בקשרי רגולציה ובהקשרים בינלאומיים, במטרה לנסות ולקדם את כל מהפכת תעשיית הגז שהוכרז עליה. בפתח דבריי אני רוצה להצטרף לדברים שפתחת בהם, אדוני היושב-ראש, ולהגיד שיש לנו מפת דרכים מובלת, מכוונת, לדעתי עם החלטות אמיצות כנגד פופוליזם שקיבל שר האנרגיה בעבר, ועם יעדים מאוד ברורים. בדיון הזה שאתה עורך הבוקר בהקשר של משק הפחם באנו להציג עבודת עומק שעשינו. משק הפחם הוא משק שמדינת ישראל צריכה לעסוק בו, היא צריכה לבדוק אותו בהקשרים שכבר נקבעו ביחס לאספקת

תקינה ומובטחת לאורך כל הזמן. הדבר השני מבחינתנו הוא להקטין ככל שניתן את הזיהום הסביבתי. במושגים של היום זה נקרא הצלת חיים. הדבר השלישי, כמו שציינת, זה הגדלת הכנסות המדינה. בטיעון שלנו כאן, אדוני היושב-ראש, אנחנו נציג עבודה שסיימנו והצגנו להרבה מאוד גורמים, החל ממשרד האנרגיה ומטה. היום אנחנו נמצאים במצב

ביטחון אספקת משק הגז בישראל מאפשר לעשות דברים שלא חשבנו עליהם אפילו בנקודת הקצה לפני שנה, ב-game changer המרכזי שבו לוויתן התחיל לעבוד. בעוד שנה גם כריש-תנין נכנס לעבודה. בעת הזאת ניתן לעשות עצירה, בדיקה וקבלת החלטות. ניתן לצמצם משמעותית את אספקת הפחם תחת שתי הנחות עבודה חדשות שצריכות להתקבל על ידי הרגולטור, שזה משרד האנרגיה. אחת, מגבלת 75% שהוכרזה על ידי השר צריכה להיבדק ולהשתנות. שתיים, הצהרה על ה-Must Run של תחנות או יחידות הפחם שצריכות לקבל אישור להיפסק כדי לאפשר לעבור למעבר עונתי יחד עם המעבר לעונות קיץ וחורף. מה זאת המגבלה של 75%? סך כל השימוש בגז מתוך כלל האנרגיה להפקת החשמל. זאת מגבלה שהגדיר והכריז עליה שר האנרגיה בעבר. מאיזה טעמים לא לעבור את ה-75% בגז? איזונים, ביטחון, שמירת מקורות. כדי לא לשים את כל הביצים בסל אחד. ביטחון אספקת הגז השתנה לאין שיעור עם ההפעלה של לוויתן ועם הצטרפות עתידית של כריש-תנין. אנחנו כרגע יכולים לשנות את אותה קביעה, אנחנו יכולים לקחת סיכונים מחושבים מבחינת אספקת הגז ואספקת החשמל. אם שר האנרגיה הודיע שעד 2030 30% יהיה סולארי, זה אומר שאנחנו מזמן כבר אחרי ה-75%. זה בראייה של עשור. אנחנו בנקודת זמן שהדינאמיקה של משק האנרגיה הולכת להשתנות בקצבים גבוהים. היעד של ה-30% הוא יעד משמעותי, אנחנו מברכים, אבל יש לו קשיים לא מעטים. כרגע אנחנו מדברים על חמש שנים מאוד משמעותיות. בסופן, ב-2025, השימוש בפחם ייפסק לחלוטין. לטענתנו, בעקבות שינוי הנחת העבודה, משק הפחם יכול לקבל תפנית משמעותית על ידי צמצום אחוזים ניכרים שיכניסו לקופת המדינה סדר גודל של כ-350 מיליון שקל לשנה, וגם יקטינו בצורה משמעותית את זיהום האוויר בשני אזורים ממוקדים: אורות רבין באזור חדרה ורוטנברג באזור אשקלון.

ההסבה

עד סוף 2025 להפסקת הפחם יכול לקבל, בהמשך לתהליך של המעבר לעונתיות, הקדמה של שנה. ללא התייחסות ליתרונות של הפחתה משמעותית של זיהום האוויר

המדינה יכולה להגדיל את הכנסותיה בסדר גודל של שני מיליארד שקל. הנושא הוא לא רק קיצור משך הזמן עד ההפסקה של השימוש בפחם, אלא גם מה קורה בתווך שבין עכשיו לבין ההפסקה המתוכננת. אנחנו רואים שמאז שמאגר תמר נכנס לפעולה הייתה ירידה בשימוש בפחם. ב-2019 היה גידול בייצור חשמל מפחם, כי אי אפשר היה באותו זמן לייצר מגז. החל משנת 2020 יש שינוי מהותי. היום, אחרי שלוויתן בפנים, כבר יש יכולת אספקה מגז של יותר מ-100% ממה שמשק החשמל צריך. אם מוסיפים לזה את היכולת הגדלה באנרגיות מתחדשות, אפשר לייצר הרבה יותר מכל הביקוש לחשמל בישראל באמצעות אנרגיה כחול-לבן בלבד. מה שאנחנו רואים זה שב-2020 אין ירידה מאוד-מאוד גדולה בשימוש בפחם, יש ירידה קלה. לפי הערכות שלנו, איך שאנחנו מסתכלים על מה שקורה בשטח, למרות שיש יעד של

השנה יהיה 28% שימוש בפחם. אין לזה שום הצדקה, לא כלכלית ולא סביבתית. כדי שתהיה ירידה בפחם צריכה להיות הסבה. מאחר ועדיין לא הייתה הסבה, השינוי בפרופורציות יכול להיות רק מיותר גז, לא מפחות פחם. זאת בדיוק הנקודה שעליה אנחנו מדברים. את זמן ההסבה אפשר לקצר. מה שקורה בין עכשיו עד לסיום ההסבה לא פחות דרמטי. למה? כי צריך לשנות את דיסקט ההפעלה. השינוי הזה אומר שאפשר, וזה יחסית ל-2019, לצמצם בכמעט חצי את השימוש בפחם, בלי תוספת תשתיות, בלי עלויות של תשתיות חדשות. זה יעלה יותר או פחות? זה לא יעלה. ניתן לעבור לשיטת הפעלה שתביא באופן מיידי להגדלת קופת המדינה כ-350 מיליון שקל, וגם תקטין את הזיהום הסביבתי. זה ייצור תהליך שיביא אותנו לקראת ההסבה לעוד שינוי שאנחנו יכולים לעשות. יצא דוח לפני חודש של המשרד להגנת הסביבה בנוגע ל-570 מפעלים. 42% מזיהום האוויר של 570 המפעלים הגדולים בארץ זה מתחנות פחמיות. שניים וחצי מיליארד שקל זה הנזק של התחנות הפחמיות לסביבה. דיברו בוועדות שונות בכנסת, דיברו בכל כלי התקשורת על הנושא של אסדות הגז. תסתכלו איפה אסדות הגז מבחינת הזיהום. כולם דיברו על הזיהום מאסדות הגז, אף אחד לא מדבר על הפחמיות. אם מסתכלים על גזי החממה, 41% מפליטות גזי החממה, שזה כמו כל סקטור התחבורה בישראל, מגיע משתי תחנות פחמיות. גז טבעי מוריד אותם בחצי. יש היום 5 BCM, שזה שווה ערך לגז טבעי ששוכב על הרצפה. במידה ונצליח לבטל

אפשר יהיה להפעיל את היחידות האלו בצורה שונה.

שניתן להפסיק חצי מהסד"כ של היחידות הפחמיות, לא נדרש אותן. זה לא אומר שהן לא בעתודה

מה שעושים היום זה מפסיקים בתקופה הזאת לתחזוקה ולרזרבה את היחידות

אם המפקח הארצי רואה שיש לו בעיה,

צריכים להבין שיש קרוב ל-12,000 מגה וואט יחידות גזיות שאם אתה מוריד את התחזוקה בתקנות אפשר להגיע ל-80 טרה ייצור. הייצור במדינה הוא 74

אתה מדבר על שבעה חודשים בשנה? כן. בחמישה חודשים ניתן לעבוד עם כל היחידות. אם התחזית מאפשרת, ניתן להפסיק את היחידות. מחשבים 15% לתחזוקה ותקלות.

המדינה מרוויחה מזה גם כסף, כי על כל יחידת אנרגיה שאתה קונה בגז 50% הולך למדינה. אני רוצה לדבר על הלו"ז של ההסבות לגז. ההליך של הסבות לגז מוביל אותנו לסוף 2025. אם נעשה את ההפעלה העונתית,

היא רק תגדיל את הכנסות המדינה ותקטין משמעותית את זיהום האוויר. הצגנו,

את העבודה הזאת לשני איגודי הערים הסמוכים לרוטנברג ואורות רבין. קיבלנו את ברכתם אחרי שהם בדקו וראו את העבודה הזאת. הם מצטרפים לאותה שורת המלצות.

בשירות הצבאי, וגם איתן מכיר את זה, אנחנו יודעים לקחת אחריות, אנחנו מלמדים ומחנכים לקחת אחריות. מנהל שיכול לבוא הביתה, לישון בשקט,

היא מדיניות שהביאה למהפכה שלדעתי אף שר להגנת הסביבה לא חלם עליה. ב-2015 השר שטייניץ נפגש איתי בכפר המכביה לפגישת חירום. הייתי בטוח שהוא יגיד לי, "תשמע, יפתח, הגעתי לתפקידי, יש לי יושב-ראש אחר

אנחנו מחויבים בראש וראשונה באמינות של אספקה, שזה חלק

אנחנו סוגרים ארבע יחידות בעוד קצת למעלה משנה. עד סוף 2025 אנחנו מסבים את כל שאר היחידות הסבה

מהחודש הבא, אחרי שמסתיימים מרבית השיפוצים בלווייתן, אין יותר מגבלה של 75%. יכול להיות שזה יוריד אותנו בחודשיים הבאים מ-25.6 ונתקרב מאוד ליעד שקבע שר האנרגיה. אנחנו לא עומדים ביעד לא בגלל שאנחנו מרוויחים מזה משהו - בגלל שזאת אחריות של ניהול המערכת לגבי אמינות

תראו מה קרה רק לפני 48 שעות.

מצב שבו שלוש תחנות על גז טבעי הופסקו ולא היו לנו תחנות

כל יחידה שעובדת על גז טבעי יכולה לעבוד על דלק חלופי,

היחידות שאנחנו משמרים בפחם הן יחידות שלכולן יש מתקנים של SCR ו-FGD,

אם למקרי החירום האלה ערוכים עם גז טבעי, איפה אמורה להיות הבעיה? למה נצטרך פחם? אני מדבר על מצב שיש לנו בעיה באספקה של הגז הטבעי. אני לא נכנס לנושאים אסטרטגיים-ביטחוניים, אבל יש איום קבוע ומתמיד

בעוד פחות מחמש שנים יהיה אפס שימוש בפחם. בעוד 10 שנים יהיו 30% אנרגיות ירוקות, מה שאומר שלא נצטרך 100% גז. כעבור 10 שנים נפחית עוד יותר את השימוש בגז. המדינה הולכת לאנרגיה שכולה תהיה ירוקה,

מדברים פה

כשמדובר על אמינות אספקת חשמל לאזרחי מדינת ישראל, הנטייה שלי לקחת סיכונים היא נמוכה יחסית. אפשר לקחת סיכונים,

"יש סיכוי שהיא תפעל תוך כך וכך זמן", אבל מה יקרה אם היא לא תפעל? למי יבואו

אי אפשר יהיה להוציא אותן מהמערכת בחלק ניכר מהעומסים, וזאת מכיוון שעקב מבנה ההולכה במערכת החשמל הן מסכנות את כל ההזנה לאזור גוש דן וצפונה. העיתוי של ההפסקה שלהן והצמידות שלהן להפעלת יחידות המחז"ם החדשות שנבנות בחדרה הוא

חלק מהשיקולים להשאיר אותן במערכת ולהעמיס אותן בעומסים גבוהים נובע מזה שהן שומרות על תגובת

המגבלה של ה-75% לא הגיעה ל-75% ביום אחד, היא התחילה מ-20%, עלתה ל-30%. אחרי שנראה שהמערכת מתייצבת נוכל לבטל את המגבלה. אנחנו פועלים לשמור על שרידות מצד

הדוגמה הקלאסית היא יחידות אחת עד ארבע באורות רבין שאנחנו מחליפים בשתי יחידות מחז"ם. לחברת החשמל ולמנהל המערכת יש כלים סופר מתוחכמים של ניהול המערכת. אנחנו פועלים למינימום הפעלה בפחם, תוך כדי ניהול הסיכון של הפסקות חשמל. ההחלטה להפסיק יחידה היא לא בידיים שלי

אם אנחנו מגיעים למצב שבסוף שנת 2025 אין שימוש בפחם במצבי שגרה אלא רק במצבי חירום, אפילו רק במקרי חירום קיצוניים, אני חושב שזאת מהפכה

אם אין אנרגיה מתחדשת, נעדיף לשרוף גז טבעי, אחר כך פחם, ובסוף דלקים יותר גרועים. המדיניות הזאת ברורה. המדיניות הזאת היא לא עניין של אמירות,

אנחנו מוודאים שהמדיניות מבוצעת עד לקצה הקצוות שלה. אבן הדרך

משמעותית ממה שאנחנו עושים בחצי השנה האחרונה. אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, למרות שהיו גם תקופות שהשימוש בפחם היה זול יותר לצרכן החשמל הישראלי. אנחנו רואים את השיקול האנרגטי המלא

עם כמה שחשובה לנו קרן העושר אנחנו לא נאפשר מצב שבו הציבור בישראל ישלם יותר כדי לממן את קרן

בחצי השנה האחרונה אנחנו מתחת ל-25%. גם בספטמבר? ירידה של עשרות אחוזים משנה שעברה. המטרה שלנו, גם בשיקול השנתי, להגיע לאזור ה-25%. העובדה שמי שמייצג את חברות הגז יושב בכנסת ובאצטלה סביבתית

אנחנו נגיע למצב יותר נכון, במיוחד בשלב הראשון של המעבר לעונתי. לא הנחינו או באנו להנחות את חברת החשמל. אין בעיה של סמכות ואחריות. לא ציפיתי לאמירות האמוציונאליות של חלק מאנשי חברת החשמל. זה לא מכובד ולא מכבד. ישבתי עם איתן ואנשיו במצגות מפורטות, נכנסנו לכל

זה חשוב לנו יותר מקרן העושר. אנחנו רוצים את קרן האושר לפני קרן העושר. אני לא חושב שמישהו סביב השולחן או מישהו בזום חושב אחרת. אני באתי לדבר בשם תושבי נפת אשקלון. לי יש אחרית על התושבים

אנחנו תומכים ביוזמה הזאת של איגוד הגז להפחית את השימוש בפחם באמצעות משטר הפעלה עונתי, אנחנו חושבים שזה פתרון נכון. אנחנו

צריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה כמה שיותר מהר. אנחנו קוראים למשרד האנרגיה ולמשרד להגנת הסביבה, כל אחד בתחום סמכותו, להביא להקטנת הפגיעה בתושבי אשקלון למינימום

לשמור על איכות החיים, על איכות הבריאות של אותם תושבים. לפני כארבע שנים פורסם על ידי מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, דוד לפלר, שיש 250

לא תופעל במלוא העוצמה שלה כשאורות רבין מופעלת במלוא העוצמה שלה. אני שמח על כך שמנהל המערכת ענה לי בכך שהוא ישים לב יותר לעניין הזה.

באמת, חגית מופעלת בהספק גבוה יותר מאורות רבין. אנחנו בעד מציאת מנגנון לצמצום המזהמים,

אנחנו בעלי הרישיון הבלעדי באזור הזה, רק מאיזו שהיא סיבה לא ברורה לא דיברו איתנו. יש לנו באזור אשקלון רשת גז פרוסה שמזינה את כל המפעלים בסביבה, יש לנו

אנחנו גם יכולים לחסוך למשק ולחברת חשמל 150 מיליון שקל על היחידה הבודדת הזאת בהתאם להסכם שלנו. מי שמתחבר לגז טבעי דרך רשת החלוקה משלם capacity charge. יש לנו 400 קילומטר של

שלחנו להם ולנתג"ז מכתב בעניין הזה. עדכנו גם את משרד האנרגיה. מאיזו שהיא סיבה עובדים בניגוד לחוק ומדלגים מעל הראש שלנו. אנחנו יכולים לחסוך זמן וגם הרבה כסף. אם ארבע יחידות יעבדו שם על גז,

זה יהיה חיסכון של 600 מיליון שקל בתקופה של 15

ככל שאנחנו יכולים למנוע את הזיהום הזה, כך יוטב. אנחנו מדברים על כך שבמדינת ישראל יש בין 2,000 ל-2,500 מתים כל שנה מזיהום אוויר. רוב פליטות תחמוצות החנקן והגופרית,

אין סוף מחלות וסימפטומים נקשרו בספרות הרפואית לזיהום האוויר במקומות שונים בעולם. אנחנו בארץ פחות עסקנו במחקרים שקושרים את זיהום האוויר למחלות,

ככל שאפשר יהיה להוריד את זיהום האוויר הזה,

רציתי להביע את הערכתי ושמחתי על כמה הדיון הזה הוא הוא דיון סביבתי מצד הרבה מאוד גורמים שלא תמיד מצופה בארגוני הסביבה שהם ידברו

בפחם. המהות של הקמת הוועדה הזאת היא קרן העושר.

זה התפקיד העיקרי של הוועדה הזאת, להבטיח שכל מה שמגיע לקרן הזאת ולאזרחי ישראל ייכנס לתוך הקרן לאזרחי ישראל. אנחנו נשמח לסייע בהיבט הזה. אני לגמרי מצטרפת לדברים של ליהי. צריך להיות חשדניים,

עם כל הכבוד לדאגה של איגוד תעשיות הגז והנפט לאיכות האוויר בישראל, הם הלוביסטים של תעשיית הגז.

אולי אני צריכה להצטרף לדברים של מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי, שחברות הגז יפסיקו עם תכנוני המס כך שאפשר יהיה לראות יותר כסף בקרן. אנחנו חושבים שצריך לשאוף להעלאת יעדים של אנרגיה

היא מנוסחת באופן כזה שאפשר להבין שאפשר לייצר בגז עד 4,000 מגה וואט. השאלה מה האמת, ומאחורי איזה מספר משרד האנרגיה עומד בהקשר של הרחבת תשתיות

יש הסכמה גם של חברת החשמל, גם של מנהל המערכת על כך שאפס פחם ב-2025 עומד גם בקריטריון האמינות, גם בקריטריון הסביבתי וגם בקריטריון הכלכלי. אם זה בסדר ב-2025, למה ב-2024 זה נהיה פתאום בעיה באמינות? אנחנו נמצאים היום במצב שיש עודף, שיש רזרבה. עם השנים הביקוש לחשמל רק גדל. אם אפשר ב-2025 מבחינת אמינות, ודאי שזה יהיה אפשרי ב-2024 כשהביקושים עדיין יותר נמוכים. אני חושב שהשאלה הקריטית שלנו היא שאלה של טיימינג, שאלת העיתוי. בכל שנה של הקדמה אנחנו חוסכים בחיי אדם, חוסכים בעלויות סביבתיות, יוצרים ערך כלכלי ומגדילים את קרן העושר. כל שנה של הקדמה זה לא זוטות, זה לא קטנות, זו תרומה לכלכלה, תרומה לסביבה ותרומה לבריאות הציבור. בואו נראה מה עושים בעולם. בריטניה, המדינה שבה הפחם היה חלק מהמסורת, נמצאת היום בכמעט אפס פחם. הם ירדו מעולם של 25% פחם לאחוזים בודדים, כמעט לאפס תוך שנתיים. לא שמעתי למה מה שהבריטים יודעים לעשות בשנתיים לנו צריך לקחת חמש שנים. זה לא רק הבריטים. רואים יותר ויותר מנהלי מערכת, יותר מחוקקים, יותר ויותר חברות חשמל בעולם שהולכים ומאמצים את המדיניות הזאת של הפעלה עונתית, של סגירת התחנות הפחמיות בעונות המעבר, בימים כמו היום, בימים שהביקוש נמוך, בימים שיש עודף היצע במערכת. אין כל היגיון להפעיל בימים כאלה תחנות פחמיות. יש באירופה 10 מדינות שיש בהן אפס פחם כבר היום. בבריטניה היעד הוא אפס פחם ב-2025, אבל כבר היום הם באחוזים בודדים. צרפת סוגרת את הפחם עד 2023. אנחנו לא חושבים שיש סיבה שבישראל זה ייקח יותר זמן. אם אנחנו מדברים על המדיניות של הפסקת ייצור הפחם בישראל, אני חושב שהמפתח פה זה המדיניות ההדרגתית. הפחם בבריטניה הוא הדלק העונתי, הן עובדות רק בעונות השיא. המשטר הזה לא פוגע באמינות, כי כשהרזרבות דחוקות מפעילים את הפחם. בעונות המעבר, בעונת השפל, כשיש עודף, היחידות שסוגרים אותן ראשונות הן הפחמיות. בישראל יש מצב הפוך. בישראל המצב היום הוא שהפחמיות עובדות MUST RUN, הן מופעלות כל השנה בלי קשר לצרכים של המשק, כשאת מי שסוגרים בעונות המעבר זה את יחידות הגז שהן יותר נקיות ויותר יעילות. אתה מכניס אותנו לנישה שלא עסקנו בה, כי אף אחד לא הציג לנו את הנתונים לגבי מדינות רלוונטיות שירדו מפחם או יורדות מהפחם בקצב כפי שתיארת. הייתי שמח אם תוכל להעביר לוועדה את המצגת שלך ואת הנתונים, בוודאי על אנגליה שבתוך שנתיים ירדה לאפס או כמעט לאפס. אני כאן מייצג רק

אקו אנרג'י שעוסקת במשק האנרגיה. אנחנו מקדמים גז טבעי ואנרגיות מתחדשות כבר עשרות שנים. אין תקדים בעולם למעבר לגז טבעי כל כך מהיר כמו שקרה במדינת ישראל. הגענו כמעט

אם אנחנו עוברים לשימוש בגז עם כל מתקני הפחתת המזהמים המקומיים האלה, הרי שהמשק ישלם כ-600 עד 800 מיליון שקל

ב-2025 יסתיים השימוש בפחם. אנחנו חייבים לקחת בחשבון מעבר לגז ושהציבור לא ישלם יותר. על הפחמן העודף אנחנו משלמים מס מאוד גבוה של 102 שקלים החל מ-1 בינואר על כל על כל טון פחם. לסיכום - בהחלט לעבור לגז כמה שיותר מהר וכמה שניתן כל עוד המחיר שלו מתחרה במחיר הפחם, כולל המס הגבוה המוטל על פחם. אני מתנגד להטלת מס פחמן על הגז טבעי. אסור להטיל מיסים נוספים על הגז הטבעי. דבר שני, לזרז את הקמת תשתית הגז שתגיע לכל מפעל, לכל צרכן בישראל, שזה דבר שמתעכב שנים ארוכות. דבר שלישי, לקחת כפרויקט לאומי את החזון של המדינה להגיע ל-30%, כשלהערכתנו גם 25% יפה מאוד, של אנרגיות מתחדשות בשנת 2030. כולם מדברים על כך שהרבה יותר טוב גז טבעי. לא שמעתי אף סיבה משכנעת למה צריך לדחות. הכיוון שלנו צריך להיות לזרז את הדבר הזה. אם ישנה הזדמנות לוועדה לקצר את זה בשנה ולחסוך בחיי אדם, בבריאות ציבור, בכסף לציבור,

אנחנו מבינים שהיעד להגיע בסופו של דבר לאנרגיות חלופיות הוא כדי להשיג אנרגיה ולהשיג מינימום זיהום אוויר. אם היינו יודעים שב-2024 אפשר יהיה להפעיל

או לייצר חשמל באנרגיות חלופיות כך שתחנות הכוח יהיו הרזרבה, זה היה קלאסי. הכי פחות מזהם הם האנרגיות הסולאריות,

כשלאחר מכן הגז, הפחם, ובסוף המזוט

לקרן יש אינטרס שכמה יותר גז יופק בארץ או בחו"ל מאתרי הגז

כולנו יודעים שהיכולת להוציא גז היום גדולה מהביקוש לגז במדינת ישראל, בין אם זה תחנות הכוח שזה הלקוח המרכזי, בין אם אלו התעשיות. בצדק נאמר כאן על הנושא של אי פריסת תשתיות

זו האחריות שלו. האחריות של הגופים האחרים, כולל רבים שהתייחסו כאן, זה איך למנוע את הנזק כתוצאה מהדברים האלה. מה לעשות, המספרים מדברים בעד

אנחנו צריכים להבין ממשרד האנרגיה עד מתי המגבלה הזאת חלה, והאם הם מתכוונים לשנות את זה. יש לזה השלכה ישירה גם על הקרן, אבל לא רק על

אנחנו לא יכולים להגיד לה לעשות את זה עם פיילוט או בלי פיילוט. זה לא תפקידנו, זו לא המומחיות שלנו. זה נושא שהוא בין חברת החשמל

מדינת ישראל הקצתה לא מעט תקציבים כדי להגן על הפלטפורמות האלו.

פלטפורמה יש לזה השלכה ישירה על אספקת

אנחנו חיים בתוך המארג השלם של אספקת חשמל סדירה, קבועה, איכותית,

אם ניתן יהיה את הדבר הזה לעשות עם יותר גז ופחות פחם זו ברכה להגנה הסביבה, ברכה לקרן. אנחנו לא יכולים להכתיב למשרד האנרגיה אל מול חברת החשמל: תעברו לעונתיות כדי להפחית את הפחם כבר ב-2024 או 2023. את המגבלה אנחנו בהחלט נלמד אל מול משרד האנרגיה, יכול להיות שיש יכולת לעשות את זה. אנחנו לא יכולים להכתיב מעבר כזה, זה לא בסמכותה של הוועדה, זה לא בתחום התמחותה של הוועדה הזאת. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 12:10.